אני פותח את הדיון.

אני רוצה להציג את הדיון. אנחנו בוועדה המסדרת קיבלנו ארבעה חוקים, שעברו עכשיו בקריאות טרומיות וצריך להחליט לאיזה ועדות הם הולכים. אנחנו כבר עשינו לפני שזה קרה דיון מקדים, ואני בהחלט הולך גם עכשיו לפתוח את הוועדה לדיון, אבל אני חושב שתמונת הוועדות מוכרת בגדול לח"כים. אני רוצה לומר תיקון אחד שיהיה. קודם כול לגבי ארבעת החוקים, יוקמו שתי ועדות מיוחדות, ועדה אחת מיוחדת עם 17 חברים, שהיא ועדה מיוחדת בראשות קרעי, והיא הולכת לדון בשני החוקים שהם תיקון לחוק-יסוד: הממשלה, זה החוק של משה ארבל והחוק של שמחה רוטמן. הם יהיו באותה ועדה. כשירות שר ושר במשרד. זו תהיה ועדה אחת. היא אומנם לא ועדת חוקה, כי אנחנו לא מקימים ועדת חוקה, וזו ועדה מיוחדת, אבל היא תהיה 17 חברים, כדי לשקף - - - הסגירות שלך עם אלקין - - - נכון. רק תגיד לי מי החברים שלכם בוועדות. זה חשוב? כן,

כי כשאני עולה לדבר במליאה, שיהיה לי כבר את השמות של החברים. זו ועדה אחת. ועדה שנייה בראשות אופיר כץ תדון בפקודת תיקון חוק המשטרה. היא תהיה ועדה של 13 חברים. דרך אגב, ה-17 זה תשעה קואליציה, שמונה אופוזיציה. זו 13, שבעה קואליציה, שישה אופוזיציה. זו ועדה שנייה. היא תדון רק בחוק אחד. ונשאר החוק של ביטול פיצול ארבעה ח"כים. הוא ידון בוועדת הכספים הזמנית בראשותו של גפני. זו החלוקה, זו ההצעה. אני רוצה לומר את החלוקה הפנימית בתוך הוועדות בין הקואליציה לאופוזיציה, ואני אקריא את זה ברשותכם. הצעת הוועדה המסדרת להקמת ועדה לעניין מסוים, לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת, זו הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק-יסוד: הממשלה. אמרתי, היא תקבל את שני החוקים שהיו בנושא. הם בשני תיקונים לחוק-יסוד: הממשלה, אחד כשירותם של שרים, והשני זה שר בתוך משרד. 17 חברים על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד ארבעה חברים; סיעת יש עתיד שלושה חברים; המחנה הממלכתי שני חברים; ש"ס, שני חברים; ומפה והלאה חבר אחד ליהדות התורה, לציונות הדתית, עוצמה יהודית, ישראל ביתנו רגע, כרגע ההצעה היא שדווקא פה במקום ישראל ביתנו תהיה סיעת העבודה, נא לתקן, סיעת רע"מ אחד וסיעת חד"ש-תע"ל אחד. זו הצעה לוועדה של ה-17 חברים, כפי שהקראתי, שתקבל שני חוקים. הצעת הוועדה המסדרת להקמת ועדה לעניין מסוים לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה. שלושה חוקים. שני חוקים בוועדה ההיא, וזה החוק השלישי - - - לא, אנחנו מדברים על הצעה של רוטמן, של משה ארבל. רוטמן ומשה ארבל זה אחד, כמו שאמרו מקודם.

בראשות קרעי, 17 חברים תיקון חוק-יסוד: הממשלה, יש לנו שני תיקונים כשירות ושר בתוך משרד. הפיצול של הארבעה לא נידון. חכה, תן לגמור את ההודעה. אתה תופס אותי באמצע, חשבתי שלא הבנת. אני באמצע ההקראה. תן לי לסיים ואז תבין. את שני החוקים האלה הבנת, יוראי? כן, הבנתי. החוק השלישי, שמדבר על תיקון פקודת המשטרה, שהקראתי כבר, אני לא רוצה לחזור על ההקראה שלי. הוועדה תדון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה, פ/80. בוועדה יכהנו 13 חברים על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד שלושה חברים; סיעת יש עתיד שני חברים; המחנה הממלכתי חבר אחד, ש"ס אחד, יהדות התורה אחד, ציונות דתית אחד, עוצמה אחד, ישראל ביתנו תהיה פה. העבודה לא תהיה, אבל ישראל ביתנו עם אחד. נהיה גם, אבל לא עם זכות - - - רע"מ חבר אחד, וחד"ש-תע"ל חבר אחד. זה החוק השלישי. החוק הרביעי של ביטול פיצול ארבעה ח"כים, תיקון לחוק הכנסת, ידון בוועדת כספים זמנית. אני לא מקים ועדה חדשה, אני מודיע על זה, תהיה על זה כמובן הצבעה, אבל מה שחשוב לי לומר, ששתי ועדות חדשות וועדת כספים זמנית. הוועדה של קרעי תדון בשני חוקים. וכך מתחלקים ארבעת החוקים, שהגיעו עכשיו מהמליאה לוועדה המסדרת. לפני שדנים בנושא, אם מישהו רוצה שאלה מהותית כהבנה. כן, בבקשה, עאידה. אני מדברת על מה שהנחתם בפנינו, יש שלוש הצעות חוק. יש בזה שינויים. אז אחת מבוטלת, של הצעת חוק-יסוד: הממשלה. לא מבוטלת, איחדנו לוועדה של קרעי שתי הצעות חוק, ששתיהן דנות בתיקון לחוק-יסוד: הממשלה. רק רציתי להיות בטוחה - - - אז את צודקת. כן, עוד שאלות להבנה, לפני הדיון? כן, גלעד. אני מתקשה להבין את הבסיס המשפטי.

אבל זה לא דיון - - - שנייה, אני רוצה שאנשים קודם כול יבינו. אני מבין שאתה מתקשה. אני רוצה לפני זה, אם לא הייתי ברור בדבריי. אתה הבנת את דבריי. אתה תמיד ברור בדבריך.

אז אני לא חושב ככה, ואני רוצה לוודא שכולם הבינו. יותר ברור מזה - - - האם למישהו יש עוד שאלה בעניין הטכני של מה שהקראתי או שלכולם ברור?

יפה. אז עכשיו אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. אתם לא רוצים את שמות חברי הסיעות? כן, אנחנו נרצה. אז לפני הדיון, בוא ניתן את השמות. לא, אבל הוא רוצה דיון. אז אני מציע,

תרשמי על פתק, תתני את זה למנהלת הוועדה, ואז בסוף נרכז ונקריא את כל השמות. אדוני היושב-ראש, אפשר אבל הצעה לסדר? כן, בבקשה, הצעה לסדר, גלעד קריב. אני, אדוני היושב-ראש, למרות שאני מכיר את תקדימי העבר, מתקשה להבין את הבסיס המשפטי מכוחו הוועדה המסדרת מקימה ועדות כלשהן, למעט שתי הוועדות הזמניות ועדת חוץ וביטחון זמנית וועדת כספים. וייתכן ובעבר הייתה כאן פרשנות מסוימת, אבל פרשנות צריכה בסופו של דבר להיגזר מהחוק. אנחנו עוסקים בחוק הכנסת, לא בתקנון הכנסת, מדרג נורמטיבי יותר גבוה. בחוק הזה יש סעיף מפורש, שאומר שעד לבחירת ועדות הכנסת רשאית הוועדה המסדרת לבחור ועדות זמניות לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון. ומכאן שהמחוקק מצא לנכון להפקיד סמכות להקמת ועדות בידי הוועדה המסדרת לנושאים אלה בלבד. לא ניתן לטעמי, ואני אומר עוד פעם: אני מודע לזה שהייתה פרשנות אחרת בעבר, אבל סמכויות ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת - - - - - - יודע שמה שהוא אמר זה לא נכון. חנוך, לא משנה. יסבירו לי היועצים המשפטיים.

בסדר גמור. אבל אני רק רוצה לסיים את - - - כן, בבקשה. שהסעיף השיורי הכללי של הוועדה המסדרת מציין במפורש את הסמכות של הוועדה הזו לעסוק בסדרי הבית ובדיוני הכנסת. אלא שכשבודקים את ההגדרה של סמכויות ועדת הכנסת, נושא דיוני הכנסת וסדרי הבית מצוינים בנפרד משאלת הקמת הוועדות. ולכן אי-אפשר לקרוא לתוך התיבות של סדרי הבית בדיוני הכנסת את הסמכות של ועדת הכנסת להקים ועדות. ואני מבין,

שבעבר אפשרו את זה, אבל אני לא מבין איך זה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק. וככל שהייעוץ המשפטי עומד על העניין, אני אבקש חוות דעת כתובה של הייעוץ המשפטי של הכנסת, שמסביר את פרשנותו להוראות החוק.

מכיוון שהפרשנות הנוכחית סותרת את הוראות החוק. תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. אני אתן עכשיו ליועצת המשפטית להתייחס להצעה לסדר. רק להבין את המשמעות, אני פשוט מציע שההצעות תועברנה לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת כספים זמנית, כמו שאתה עושה,

הבנו. רק רציתי לבדוק אם אני ברור. אתה לא תמיד ברור, הפעם היית ברור. אם רק הייתם משקיעים טיפה מהאנרגיות האלה לפני הבחירות. אתה רואה, אנחנו לומדים.

דרך אגב, אני חייב לספר לכם בשעת ערב זו סיפור משעשע, אם דיברת על השקעת אנרגיות לפני הבחירות. באיזה ערב אחד, אחרי יום פעיל, הולך עם אשתי ועם הילדים לארוחת ערב במסעדה בגבעתיים. גבעתיים האדומה. האדומה. ויושב בחוץ בשולחן האחרון ואוכלים. עכשיו אני מסתכל, אשתי מולי, ילד אחד פה, אחד פה. ואני פתאום רואה הרבה אנשים עם חולצות "אמת" וכל מיני כאלה, אני מסתכל, אני רואה את גלעד קריב. אני רואה אותו בצד השני של הכביש. רגע, היה כשר או לא? אני חושב שהיא כשרה. כשר כמו הכשרות - - - יושב-ראש המפלגה שלו.

אני אוכל כשר. אבל זו לא המהות. או אה, משבר קואליציוני. אביב, תקשיב, אני שם אותך על speaker. הבן שלי בדיוק התקשר. הוא היה, בגלל זה אני נותן לו להיות חלק מהאירוע. אביב, אתה שומע? אני פשוט יושב פה מול חבר הכנסת גלעד קריב, ונזכרנו בבחירות, ונזכרנו שישבנו במסעדה.

אביב ישב לידי, מולי טלי אשתי ויונתן, ואנחנו אוכלים. ואני רואה אותו הולך. ואז אני רואה אותו מתחיל לקחת לכיוון המסעדה, והוא עוד לא מדבר עם אף אחד ולא כלום, עם שום שולחן. אני אומר לטלי: חכי תראי מה הולך להיות פה. והוא הולך ועובר את כל המסעדה. תבינו את האירוע ההזוי: אני בגבעתיים,

עם הגב אליו,

והוא עובר את כל המסעדה ומגיע לשולחן האחרון, ורואה מולו את טלי, כי הוא בא מהכיוון ההפוך,

ואז הוא אומר לה: שלום, אני חבר הכנסת גלעד קריב, רציתי ואז הוא מסתובב אליי, ואני אומר לו: שלום, אני חבר הכנסת יואב קיש. השאלה למי טלי הצביעה, יואב. ברור לך למי טלי הצביעה. רגע, אביב, היה או לא היה? היה, היה. בוא נאמר ככה, שהילדים היו די נבוכים. אני חושד שטלי הצביעה למפלגת העבודה. בגלל זה היא עברה את אחוז החסימה.

אני אגיד לך סוד: טלי ביביסטית יותר ממני אפילו.

אין כזה דבר. בבקשה, סיפרנו את הסיפור. אני מבקש את התשובה להערתו של חבר הכנסת גלעד קריב. סעיף 2א לחוק הכנסת, שכבר הוזכר פה היום, כותרתו: הוועדה המסדרת. הוא נחקק בשנת 2000, ונועד להסדיר את סמכויות הוועדה המסדרת, עניין שלא היה מוסדר בחקיקה עד אז. מדובר בסעיף אחד בחוק. ולגבי הקמת ועדות, יש בו סעיף קטן )ג) שאומר: "הוועדה המסדרת תביא לאישור הכנסת הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות".

ועדות קבועות, אין ספק שזה התפקיד העיקרי בעצם של הוועדה המסדרת לעשות. סעיף קטן (ה) אומר: "עד לבחירת ועדות הכנסת רשאית הוועדה המסדרת לבחור ועדות זמניות לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון". וזה גם כן אתם זוכרים, הוועדה המסדרת עשתה את זה פה בישיבתה הראשונה, והיא עושה את זה כל פעם. עכשיו, אומר בעצם חבר הכנסת קריב: אפשר להציע ועדות קבועות, אפשר להקים שתי ועדות זמניות, מאיפה הסמכות להקים ועדות נוספות? גם חברת הכנסת קריב לא חולק על כך שהכנסת יכולה לחוקק עוד בטרם הקמת הוועדות הקבועות, הוא אומר רק: אפשר לעשות את זה בשתי הוועדות הזמניות. או להקים ועדות קבועות.

שאנחנו גם סברנו שהוועדה המסדרת לא יכולה לחוקק.

זה בעצם שתי הוועדות הזמניות, עד שיקומו הוועדות הקבועות. נכון. צריך לומר שהפרשנות הזו לא הייתה מקובלת אף פעם על ידי הכנסת. הכנסת עצמה סברה שכאשר היא מחוקקת אין הרבה חקיקה, שבתקופה הזאת לפני הקמת הוועדות לא נכון להעביר את כל החוקים דווקא לשתי הוועדות האלה, שלא בהכרח ההרכב שלהן רלוונטי לעניינים מסוימים, ובוודאי הסמכויות שלהן הרבה פעמים לא רלוונטיות. תקימו ועדות קבועות. אוקיי. יש לשון חוק, לא?

אז אני אגיד איך אנחנו חושבים שזה כן נכנס בלשון החוק. סעיף קטן (ד), שאותו עוד לא הזכרתי, שלא מדבר על ועדות אבל עליו דיברנו היום במשך היום, אומר: "לוועדה המסדרת יהיו, עד לבחירתה של ועדת הכנסת, סמכויות ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת.

יש לה את סמכויות ועדת הכנסת בעניינים מסוימים סדרי הבית ודיוני הכנסת למשל לא חקיקה, אבל לעמדתנו, שגם התקבלה על ידי הכנסת במהלך השנים, קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק בהחלט נכנס בהגדרה הזו. ואכן עשיתי בדיקה מהירה של שש הכנסות האחרונות. בחמש הכנסות האחרונות אכן הציעה הוועדה המסדרת למליאה להקים ועדות מעבר לשתיים הזמניות. למשל, בכנסת ה- 24 הוקמה אוקיי, זה לא הובא למליאה אז בכנסת ה-24 הוקמה רק ועדה מיוחדת לענייני החברה הערבית, שאגב הייתה ועדה שהייתה תקפה בכל כהונת הכנסת, היא לא הייתה ועדה זמנית. אבל בכנסת ה-23 הוקמו ועדות מיוחדות בענייני קורונה, היערכות מערכת החינוך, מיגור הפשיעה בחברה הערבית, רווחה ועבודה, וגם הוקמה ועדה, בדומה למה שעושים כעת, להצעת חוק-יסוד: הממשלה בעניין ממשלת החילופים. זה סידור בדיוק כפי שנעשה כעת, חקיקה שנעשתה לקראת כינון הממשלה, בתיקון של חוק-יסוד: הממשלה שהועבר לוועדה מיוחדת. בכנסת ה-22 הוקמה גם כן ועדה מיוחדת להצעת חוק התפזרות הכנסת, כי לא הוקמו אז הוועדות, זאת הייתה כנסת קצרה כזכור, רק ועדת הכנסת הוקמה אז כוועדה קבועה. בכנסת ה-21 גם כן היה תיקון לחוק-יסוד: הממשלה בעניין ביטול המגבלה על מספר השרים, הועבר לוועדה מיוחדת. וגם הייתה ועדה מיוחדת להצעת חוק התפזרות הכנסת ה-21. וגם מיוחדת לחוק הבחירות לכנסת ה-22. וגם לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון, שהיה צריך לעשות שם איזשהו תיקון דחוף בהיעדר ועדת חוקה. וגם בכנסת ה-20 הייתה ועדה מיוחדת להצעת חוק-יסוד: הממשלה.

משהו שרצו לעשות לפני כינון הממשלה גם בעניין מספר השרים.

הפרשנות של הכנסת במהלך השנים הייתה שלוועדה המסדרת בהחלט יש סמכות לקבוע ועדות לדיון כחלק מסמכותה להיות בעלת סמכויות ועדת הכנסת בענייני סדרי הבית ודיוני הכנסת. ולכן בעינינו גם לשון החוק וגם התקדימים מאפשרים לעשות את זה עכשיו, במיוחד כשההצעות שמדובר בהן, תיקונים לחוק-יסוד: הממשלה בוודאי אין להם שום קשר לוועדת הכספים או לוועדת החוץ והביטחון.

גלעד, תמתין. הפתרון של ועדה קבועה,

הייתה נותנת יתרונות רבים ביחס להליך החקיקה, שהיום דובר בו רבות ודיברתם הרבה על חקיקת בזק. לו הייתה מוקמת ועדת חוקה כוועדה יחידה כרגע, מכיוון שאין עדיין אופציה להקים את כלל הוועדות, ועדת חוקה לכאורה יכולה הייתה לעשות את שני התיקונים בחוק היסוד, בהצעת חוק שתחילתה בקריאה הראשונה.

הייעוץ המשפטי סבר, שיהיה זה נכון יותר, דווקא לגבי ההצעות האלה, לקיים הליך חקיקה של ארבע קריאות, שהוא הליך חקיקה ארוך יותר, על מנת לאפשר לכנסת ולוועדה לקיים יותר דיונים, ולעשות את הליך החקיקה בצורה יותר מסודרת מצד אחד. ולכן לו הייתה מוקמת ועדת חוקה ייתכן שההליך היה יכול להיות קצר יותר, דבר שאנחנו לא רצינו בו.

שנייה, יוראי, תן לה לסיים. והסיבה השנייה שלא רצינו שתוקם ועדת חוקה במנותק מיתר הוועדות, משום שאנחנו מאוד מקווים שכשיוקמו הוועדות, ההרכב הסיעתי שלהן, הכנסת תוכל להתבונן עליו בעיניים פחות לחוצות מהעיתוי הזה, ותוך התבוננות בכלל הוועדות ובכלל ההרכבים, ושההרכב ייבנה באופן שיהיה סביר, הגיוני ונכון, הרבה יותר ממה שהיה בכנסת הקודמת. והחשש שלנו היה שלו תוקם עתה ועדת חוקה במנותק, ההרכב שלה יהיה זהה להרכב שהיה בכנסת הקודמת, דבר שאני הייתי מעדיפה שלא יקרה בעת הקמת - - - - - - סליחה, גלעד,

חבר הכנסת קריב, הקשבנו לך בקשב רב, אתה לא בזכות דיבור כרגע, ואני אתן לך בהמשך. רק שנייה, יוראי.

בכנסת הקודמת היה שמונה-שש? היה הפרש של שניים?

אני לא אומר את עמדתי בנוגע לתשובה. את החלק השני של התשובה הבנתי, את החלק הראשון לא.

לא הבנתי מה הנפקות של ועדה זמנית או ועדה קבועה לעניין מספר הדיונים שניתן לערוך בה או מספר הקריאות - - - לוועדת חוקה יש אפשרות, להבדיל מוועדות אחרות, לתקן את חוק-יסוד: הממשלה, ויש כאן שתי הצעות חוק שעוסקות בחוק-יסוד: הממשלה, לא החל מהקריאה הטרומית והכנה לקריאה הראשונה, אלא להתחיל מהקריאה הראשונה, בדומה להצעת חוק ממשלתית. אנחנו חשבנו שיהיה זה נכון יותר עבור הכנסת לקיים הליך חקיקה ארוך יותר, מורכב יותר, שמאפשר לכם יותר אפשרויות להשתתף.

שני דברים אני רוצה לומר. יש את ההערה של חבר הכנסת קריב בכלל על היכולת של הוועדה המסדרת לעשות.

אני יודע שלפעמים יש נטייה להגיד: מה שמותר לשמאל לימין אסור, אבל כנראה שעכשיו מה שעשו זה לא הולך להשתנות. זה נעשה בכנסות שעברו, יש הסבר לכך גם בתקנון, ולכן התשובה הייתה מאוד ברורה מדוע אפשר. זה אחד. לשאלתכם השנייה, ופה אני בהחלט מתייחס למה שאמרה היועצת המשפטית של הכנסת, לפני שניגשנו להחלטה הזו התייעצנו עם הייעוץ המשפטי, שאלנו אותם: מה לתפיסתם הדרך היותר-נכונה? כי יכולנו לבחור באחד משני הדרכים האלה. ולאחר שקיבלנו את המלצת הייעוץ המשפטי הבאנו את ההחלטה הזו לכאן לטובת העניין הזה. ולכן עכשיו אנחנו מתחילים את הדיון. אתה רשום, אתה תתייחס בזמן הדיון. יש לי שלושה דוברים. יסמין פרידמן, בבקשה. אני לא קוצב זמן, אבל אני מבקש לנהוג עניינית. אתם לא חייבים לדבר,

אבל נרשמת,

אולי כי אני יחסית לא ותיקה פה, קצת מוזר לי שדנים על דברים בוועדת כספים, דברים שקשורים - - - לא, על פי הטענה הזאת אי-אפשר להעביר לכספים את מה שהעברתם. לא ברור לי.

אנחנו מדברים פה על חוקי יסוד שאנחנו רוצים לשנות, ולכן זה קצת מטריד אותי. חוץ מזה? אתה יו"ר הוועדה? שלמה, אל תפריע.

אוקיי, עכשיו - - - הינה, אתה רואה, הצלחת.

שלמה הולך להיות יו"ר ועדה זמנית על שני חוקים. מיוחדת. היא נקראת גם זמנית או מיוחדת? מיוחדת. מיוחדת, זמנית, what ever. אני חושבת שכדאי, חבר הכנסת קיש, שתלמד את חבר הכנסת קרעי איך מנהלים ועדה, כי מקודם כשהוא ניהל ועדה הוא פשוט ניהל פה דו-שיח עם כל מי שרצה להגיב. דו-שיח וגירש, זה היה פשוט ביזיון אחד גדול. מי, קרעי או יואב? אופוזיציה לוחמנית הייתה אומרת שזה יום שחור לדמוקרטיה. לא להפריע בבקשה. אני רוצה להתייחס, אז כשתסיימי תגידי. לא, אז אני אומרת, אולי תעביר לו איזה שיעור איך מנהלים ועדה. אני קודם כול חייב לומר לך ככה: ראשית, שלמה הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי.

ולפני שהוא היה חבר כנסת אנחנו כבר עבדנו על חקיקה משותפת ביחד. וברוך השם, הוא גם נהיה חבר כנסת. ואני אומר לך, התלמיד גם עולה על רבו בעניין הזה, ואני מאוד שמח שהוא מוביל ועדה, ואני יודע שזה בידיים מצוינות. זו דעתי, את זכאית לדעתך,

אני אמרתי אותה. כן, תודה רבה. אני עובר ליוראי להב הרצנו, בבקשה. אתה מבקש הודעה אישית? אני סומך על יואב. אני רוצה להתייחס להצעה לסדר של חבר הכנסת קריב ולתשובה שנאמרה. כמובן שעומדת בפני ועדת החוקה האפשרות להגיש את ההצעות האלה כהצעה מטעם הוועדה, ואז להתחיל מקריאה ראשונה,

ואפשר להביא את ההצעות הללו ולהעביר אותן ארבע קריאות בוועדת החוקה. וזה מה שבעיניי ראוי לעשות, במקום להקים ועדות של טיפול בהצעות חוק, שחוט השני, אדוני היושב-ראש חבר הכנסת קיש, שעובר ביניהן הוא שהן הצעות אי-אמון. אלו הצעות אי-אמון בממשלה, שעדיין לא קמה. לא הבנתי את ההיגיון. תסביר. הן הצעות שכל מה שמשותף להן הוא לא הצורך להקים ממשלה. הרי ממשלה הזו יכולה לקום מחר בבוקר. עכשיו הבנתי. וראוי שתוקם מחר בבוקר.

אנחנו אומרים את זה בווריאציות שונות כל חברי האופוזיציה לאורך כל היום. רק אנחנו נמצאים פה עכשיו, לא הציבור. אל תזלזל, צופים בנו עד השעות הקטנות של הלילה. כשדיברתי על - - - של גלעד קריב קיבלתי הרבה - - - אני מאוד מקווה שהציבור רואה את המונדיאל ופחות מתעסק בנושאים האלה, כי זה באמת עצוב. אני אומר את זה באמת כי ככה אני חושב. אני אומר שוב: כל מה שההצעות האלה מבטאות הוא אי-אמון. הרי מה הבעיה של השותפות הקואליציונית להקים את הממשלה, ולסמוך על השותפים שלהם, כדי שיום אחרי הבחירות תוקמנה הוועדות הקבועות, שתטפלנה בחוקים החשובים האלה. ואני אומר לך, שוחחתי עם חברי עוצמה יהודית היום במליאה במהלך ההצבעות. אני לא מצליח להבין. מדובר בהצעות באמת חשובות, ואנחנו לא קטגורית מתנגדים להן. אולי אני מפתיע אותך, לא קטגורית מתנגדים לכל ההצעות. אני חושב שנכון לנהל דיון מעמיק, כי מדובר בהצעות שמשנות סדרי עולם, ודאי בהצעה שהולכת לוועדה שבראשה יעמוד חבר הכנסת כץ. למה לא להביא את זה בדרך המלך, לנהל דיון רציני, דמוקרטי, בוועדה קבועה של הכנסת? אני באמת ובתמים לא מצליח להבין את ההתנהלות הזאת. תודה רבה. אתה רוצה שאני אומר מי חברי הוועדה מטעם יש עתיד?

אתה יכול להשאיר פה פתק ואנחנו נשלים. תודה רבה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. הוא היה הצעה לסדר, אני אתן לו לדבר עכשיו,

אדוני היושב-ראש, אני האזנתי בקשב גם לדברי היועצת המשפטית של הוועדה וגם ליועצת המשפטית של הכנסת, ואני בהחלט מבין שזו הייתה הפרשנות בעבר. בעיניי זה לא עניין של ימין ושמאל, ומה שמותר ומה שלא מותר. יש בסופו של דבר את לשון החוק. לשון החוק מדברת בצורה מאוד ברורה על הסמכות להקים ועדות קבועות ועל הסמכות להקים שתי ועדות זמניות. ואם רוצים עוד לדקדק, אז כבר הזכרתי את זה ולא התייחסתם לזה: התיבה סדרי הבית בתקנון הכנסת מופיעה באופן נפרד מסמכות ועדת הכנסת להקים ועדות. ולכן אין גם בסעיף הכללי הזה שום מקור סמכות. יכול להיות שראוי היה שהחוק יהיה אחרת, יכול להיות שהייעוץ המשפטי חושב שעדיף כך. אני לא חושב שטוב שוועדה מסדרת מקימה ועדות אד-הוק, וצריך להשאיר את זה רק לעידן שבו יש ועדת כנסת מסודרת וועדות קבועות. אנחנו רגילים שאתם לא מקבלים את הייעוץ המשפטי. אבל מה לעשות, יש לשון חוק, זה אפילו לא תקנון כנסת, והפרשנות שלכם פשוט לא עולה בקנה אחד עם לשון החוק. ולכן אני מבקש לקבל חוות דעת כתובה על הפרשנות הזאת, כי אני חושב שהדבר - - - קודם כול זה בסדר. אני מציע שתגיש בכתב, תקבל בכתב, הכי פשוט. הכול בסדר, אני אגיש את הבקשה. אבל גם אם נלך עם הפרשנות הזו שהוצגה כאן, אז אינני יכול להבין כיצד הייעוץ המשפטי של הכנסת סומך ידיו על העברת הצעת החוק בנושא פיצול הסיעות לוועדת הכספים הזמנית. אז תהיו קוהרנטיים. אז תודיעו ליו"ר הוועדה המסדרת, שאתם מתנגדים להבאת נושא הפיצול לוועדת הכספים. מה עניין ועדת הכספים הזמנית לנושא הזה? אם זה תירוץ מספק להקים ועדות זמניות או ועדות מיוחדות במקום למנות את ועדת החוקה כפי שצריך, אז או שתעבירו את הצעת החוק לפיצול הסיעתי גם לוועדה בראשותו של חבר הכנסת קרעי או שתקימו עוד ועדה.

אבל אי-אפשר להצדיק את ההעברה של ההצעה הזאת לוועדת כספים זמנית. תהיו בבקשה קוהרנטיים. פיצול עולה כסף. תודה רבה לחבר הכנסת גלעד קריב. אשמח להתייחסות רק של - - - אתה תשמע בסוף. בבקשה, מיכל ביטון. היושב-ראש, למה מקימים כמה ועדות ולא אחת? אז קודם כול לא היית פה בתחילת הדיון. נכון. אז אני אתן תשובה. אתה רוצה עוד משהו חוץ מזה לשאול? אספרסו. התשובה היא כזו: יש לנו ארבעה חוקים. אני חוזר על דבריי, ואולי גם נותן תשובה לחבר הכנסת קריב. מוקמת ועדה אחת עם 17 חברים, שהיא תדון בשני חוקים שנושאם: תיקונים לחוק-יסוד: הממשלה, אחד של כשירות שר של משה ארבל,

זו ועדה אחת. הוועדה השנייה שמוקמת דנה בתיקון פקודת המשטרה.

אפילו בדיונים לפטור הייתה הפרדה מאותו היגיון. ואנחנו מקימים ועדה מיוחדת שתדון בחוק הזה: תיקון פקודת המשטרה של איתמר בן גביר. והחוק האחרון, שהוא חוק באמת של דיני כנסת עכשיו, אני מודה, שאם הוועדה המסדרת הייתה יכולה לחוקק, הייתי מחוקק את החוק הזה פה בוועדה המסדרת, כמו שאולי ועדת כנסת הייתה עושה. אבל למעשה אין לי סמכות בוועדה מסדרת לחוקק חוקים.

כפי שנאמר בהקמת הוועדות הזמניות, אנחנו בשאיפה כן להשתמש בהן לחקיקה, בטח כשזה בנושא של כנסת. ולכן זה בוועדת כספים זמנית. מה הקשר לכספים?

זו עמדתנו. אז תקימו עוד ועדה. אבל יש פה - - - גלעד, תכף תשמע גם ממנה. אבל לא השבת לי. השבתי לך. אולי לא התאימה לך התשובה.

אני באמת רוצה להבין, יש שלושה חוקים,

ארבעה יש. תקימו ועדה אחת לחוקים המקדימים להקמת - - - אז החלטנו שלא.

כי אנחנו רוצים אחרת. כי הם רוצים למהר. וזה בסדר משפטית? כן, זה בסדר גמור משפטית. זה עובר משפטית? אוקיי. תודה, מיכאל ביטון. מה אתה כועס ב-22:00 בלילה? לא כועס, אני רוצה להתקדם. שאלתי שאלה, אני לא מבין. אני נותן עכשיו ליועצת המשפטית לענות על כל השאלות. סיימנו את הדוברים, אני נותן עכשיו לארבל להוסיף כל התייחסות שהיא רוצה, כולל לשאלתו של חבר הכנסת מיכאל ביטון. אני אולי מציע להעביר את ההצעה שאמורה כרגע לידון בכספים דווקא לחוץ וביטחון, כי מדובר ביציאה של ארבעה אנשים מחוץ לקואליציה, ונוגעת לביטחון של הקואליציה - - - איום על הקיום.

אז עכשיו עברנו להתפרצויות, אני מבקש להפסיק. לא, ניהלנו דיון ענייני, אני מבקש לא להיות במקום הזה. בבקשה, ארבל. זה מאוד ענייני. לא להפריע. ארבל עכשיו מדברת. ולאחר מכן נעבור להחלטה ולהצבעות. אנחנו כייעוץ משפטי תמיד מעדיפים שחוקים יעברו לוועדות המתאימות להם, זאת אומרת ועדות שנושא הצעת החוק הוא בתחום סמכותן, אבל א' אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה ייחודית, שהוועדות שהנושא בתחום סמכותן לא קמו. נושא של התפלגות סיעות בדרך כלל נדון בוועדת החוקה, זה יכול להיות גם נושא של ועדת הכנסת.

ולכן נאלצים לעשות ועדות - - - אז תקימו ועדה שלישית, או שתעבירו לקרעי. אנחנו הצענו את זה. ואם היינו מקימים שלישית היית אומר - - - למה אחת אבל - - - עזוב, זו ההחלטה - - - יואב, אבל הדברים צריכים להיות בקוהרנטיות לעמדה המשפטית. אנחנו לא בדו-שיח עכשיו. היא עונה לך. תמשיכי, בבקשה.

מיכאל שואל בכלל למה צריך לחוקק את החוק לשר נוסף? חוקקו את זה אצלו, אפשר להמשיך. להתקדם, כן. אבל למה ועדה אחת לא מספקת?

זו כבר לא החלטה שלנו. זאת החלטה של הוועדה. אבל משפטית זה בסדר? אפשר גם לא לחוקק אם אתה רוצה. מיכאל, אתה לא רוצה, אולי לא נחוקק. לא, אבל משפטית, להקים לכל חוק ועדה? אפשר להקים לכל חוק ועדה. לכל חוק.

אפשר גם להעביר לוועדות הזמניות. זאת אומרת, אין ספק - - - פלורליזם משפטי. צריך לומר, אני גם אומרת אותו הרבה - - - הרבה פעמים בוועדת הכנסת, כשהיא נדרשת לקבוע ועדות, דבר שקרה במהלך חיי הכנסת, לפעמים מעבירים לוועדה שהיא לא הוועדה שהלשכה המשפטית ממליצה עליה. ואז אני נאלצת להגיד, שזה לא פגם בהליך החקיקה, כאשר לא הוועדה שהיא הוועדה שאמורה לדון בהצעת החוק - - - יכול להיות שזה בגלל מהירות? שרוצים לעבוד במקביל על כל החוקים ולקצר זמן? בטח, יש להם שבעה ימים. כי זה דחוף להביא את החוקים האלה?

אני מבקש לא להפריע. יש לנו כד שמן שמספיק לשמונה ימים, מיכאל. שבעה, שלמה, אתה לא מעודכן. טוב, הדיון הסתיים, תודה רבה. אני רוצה להעלות להצבעה. יש פה, חברים, הרבה נושאים, ויש פה גם הרבה אנשים. אני רוצה להקריא את המצביעים, כדי ששוב לא תהיה תקלה. אני פה, אני אצביע. שלמה פה

במקום שיקלי חנוך מלביצקי, חנוך פה. גלית דיסטל גלית לא פה, במקומה ניסים ואטורי. אופיר כץ ישב אצל היו"ר, מגיע תכף. מירב בן ארי במקומה דבי ביטון. בועז טופורובסקי במקומו יוראי להב הרצנו. ורון כץ במקומו משה טור פז. מיכאל ביטון פה. שרן לא פה, ומקוזזת מול עוצמה. יש לכם נציג אחד להצבעה הזו, כי היה קיזוז עם עוצמה יהודית. ויש פה עוד קיזוז אחר כך. מלכיאלי במקומו - - - בצלאל. למה כתוב לי שמות אחרים? יש לי אוריאל בוסו וטייב. שניים מש"ס. מי מצביע? בצלאל ובוסו. יוסי טייב אתה לא מצביע. אני במקום ארבל. יעקב אשר, יהדות התורה מי פה במקומו? אה, הוא התקזז עם עאידה, אז הוא לא יהיה. שמחה רוטמן התקזז עם יבגני סובה. יצחק שמעון וסרלאוף עם שרן השכל. יבגני סובה מקוזז. ווליד טאהא לא פה, אם יש מישהו במקומו, אני לא רואה. אחמד טיבי זה למעשה עאידה, שהתקזזה עם יעקב אשר. ואפרת רייטן במקומה גלעד קריב. אוקיי, אז יודעים מי מצביע. אנחנו יכולים התייעצות סיעתית? כן, אחרי שאני אסיים, נעשה את ההתייעצות הסיעתית. אני רק רוצה להקריא את כל ההודעות, כולל השמות. אני מבקש להקשיב לשמות, כדי לראות שלא טעינו ברישום החברים שלכם בוועדה. אני מקריא את ההצעה, כולל שמות החברים. הצעת הוועדה המסדרת להקמת ועדה לעניין מסוים לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת. שם הוועדה: הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון כשירותם של שרים) (פ/91), וכמו כן בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון שר נוסף במשרד) (פ/81). סמכויות הוועדה: הוועדה תדון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה לא אחזור, השם והסמכויות חד הם. הרכב הוועדה: בוועדה יכהנו 17 חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד ארבעה חברים: טלי גוטליב, בועז ביסמוט, חנוך מלביצקי ושלמה קרעי יכהן כיושב-ראש הוועדה; סיעת יש עתיד שלושה חברים: מיכל שיר, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק; סיעת המחנה הממלכתי מתן כהנא ושרן השכל; סיעת ש"ס שני חברים: משה ארבל ואוריאל בוסו, סיעת יהדות התורה מאיר פרוש, הציונות הדתית שמחה רוטמן; עוצמה יהודית אלמוג כהן; העבודה גלעד קריב; רע"מ לא נמצאים פה, חד"ש-תע"ל עאידה תומא סלימאן. אני אומר שוב: יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת שלמה קרעי מטעם סיעת הליכוד. אנחנו ניגש להצבעות אחרי התייעצות סיעתית, אני רק רוצה לעבור על כל - - - רגע, זה כל אחד בנפרד,

אני מצביע שלוש הצבעות.

אז נעשה שלוש התייעצויות סיעתיות. נעשה הכול. הכול יהיה בסדר. כולל רוויזיות, הכול בסדר. הכול טוב. זה שלוש הצבעות? אין לך מה למשוך, קריב, קבעו הצבעה לבוקר.

תן לו למשוך, הוא נהנה ואני נהנה. בדיוק. מי שירצה יתקזז. שלמה, הנוכחות שלך נעימה לנו. ועדה אחת עם שניים, ועדה אחת עם אחד. החלטה שנייה לפי סעיף 108. שם הוועדה: הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות) (פ/80). זה סמכויות הוועדה. הרכב הוועדה: 13 חברי כנסת לפי ההרכב

הליכוד שלושה חברים: משה סעדה, אליהו

ואופיר כץ שיהיה יושב-ראש הוועדה; סיעת יש עתיד שני חברים: מירב בן ארי ורון כץ; המחנה הממלכתי גדי איזנקוט; סיעת ש"ס חבר

נציג רע"מ זה מנסור עבאס. שימו לב לקיזוזים, שלא תהיה פה טעות. ממה שאני מכיר שלמה קרעי עם מיכאל ביטון,

יעקב אשר

זה דומה לטיעון שטענת בהתחלה. ניסינו ללכת איתו. אז תשימו את זה בחוקה.

מי בעד?

צריכים להיות שש. אם לא היה ברור,

עו"ד קיש - - - תודה. הדיון נסגר, אנחנו בהתייעצות סיעתית, אתה יכול לשאול את מי שאתה רוצה מה שאתה רוצה. (הישיבה נפסקה בשעה 22:55 ונתחדשה בשעה 23:00.) אני פותח את ישיבת הוועדה.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

אני פותח את הישיבה. יוראי, בבקשה לנמק את הרוויזיה. תודה רבה. בהמשך לדברים של חברי חבר הכנסת גלעד קריב,

אני רואה פה את היועצת המשפטית, מוכשרת ככל שתהיה,

ושוב, אין לי שום ביקורת על היועצת המשפטית, שאמורה להכשיר את האירוע הלא-קוהרנטי

אנחנו על ההחלטה הראשונה של הקמת הוועדה של שלמה קרעי.

הממשלה. הם נימקו. ב-23:20 התחלנו את הדיון על קרעי. רוויזיה. הם עשו דיון בשלוש דקות,

מי מנמק את הרוויזיה?

בגלל שזה שלי הוא יוותר על ההתייעצות.

האמת שבשבילך הייתי מוותר על ההיוועצות, אבל מכיוון שאתה קיבלת את המשימה של לקדם הצעת חוק שהיא כל כולה פגיעה בעיקרון של עצמאות המשטרה, שמירה על שלטון החוק ומניעת הפוליטיזציה של

כל לידתה בחוסר האמון הבסיסי של איתמר בן גביר, מורשע בעצמו בפלילים,

נתניהו. וכאן אנחנו הולכים לחקיקת בזק,

וחקיקה שאין בה שום עניין של איזונים ובלמים.

בשעה שיש בבית הזה כוונה להפוך את הוועדה לביטחון הפנים,

לוועדה קבועה,

מי בעד הרוויזיה?

ארבעה. מי נגד?

הצבעה בעד, 4 נגד, 6 לא אושר. הרוויזיה לא התקבלה. מתי קבענו את הרוויזיה

כמו שאמרתי מקודם בהערת ביניים,

אני סבור שנכון להקים ועדה מיוחדת לטובת האירוע הזה או לצרף אותה לוועדה של קרעי. אבל אם כבר ממילא

אבל שוב אני אומר: דרך המלך הייתה להקים פשוט ועדה מיוחדת לטובת האירוע הזה, ואני לא מצליח להבין למה לא. תודה. מאה אחוז? אתם רוצים סיעתית? ודאי. בטח סיעתית. ב-23:44 אנחנו נצביע על הרוויזיה, אחרי ההתייעצות הסיעתית. (הישיבה נפסקה בשעה 23:39 ונתחדשה